בוקר טוב לכולם,

ט"ז בשבט תשפ"ב.

כמובן לא הישיבה האחרונה, של הוועדה לפיתוח היישובים הדרוזיים

הוועדה המיועדת והמיוחדת ליישובים הדרוזיים והצ'רקסיים, אז זה המקום, אנחנו כאן בוועדה לרשותכם ולטובתכם, תדעו גם לנצל את זה, אנחנו הכתובת המרכזית שלכם בכנסת. אני מבקש מכל אחד ואחד שיש לו את זכות הדיבור בהתאם לנהלים,

פחות הידבקות, בסדר.

אני רוצה לברך את ידידי וחברי, חה"כ מופיד מרעי, שהוא אכן עומד בראש ועדת משנה שתטפל בענייני החברה הדרוזית בנושאים השונים, ובמיוחד, בתוכנית ההעצמה שאמורה לתת מענה ותשובות לפתרון הבעיות של החברה

אני זוכר את יוסף נצר א-דין שעשה יום או יומיים בהרצליה, ודיברו על זה, ואמרו דברים גבוהים ומילים יפות,

כל פעם שיש לנו בעיית תכנון

תודה רבה, אני פשוט לא יכולתי להגיע, הלכתי הביתה כי הייתי קרוב למאומת, ומאז אני בבית. אני מקווה שמחר אוכל להגיע אם הבדיקות יהיו

האוצר, אמרתי עוד פעם,

אגף התקציבים זו לא תוכנית.

האשם, אם אתה זוכר אנחנו הכנו תוכנית העצמה, על זה אנחנו לא נדבר ואני לא ארחיב, אבל זה צריך להיות נושא בנפרד מכל הנושאים של התכנון והבנייה,

אבל ישנה בעיה מאוד קשה עם התכנון והבנייה, מעבר לכל הבעיות האחרות שגלשתם אליהם,

לצערי מאוד מכובד, מבני העדה

הבסיס לזה שיהיה לנו טוב יותר במדינה הזאת זה החיים המשותפים, החיים עם השכנים שלנו. אני קודם כל מאוד מברכת על הדיון הזה,

אני חושבת שהתכנון צריך להיות אותו דבר, פה הדיון הוא על היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים,

תחזור שנייה כדי שאני אעקוב.

ואתה אומר שאיזה יישובים קיבלו תקציבים ממשרד השיכון? אבן סנאן, בית ג'ן, ג'וליס וסאג'ור. גם

כל ההחלטות החדשות שהתקבלו לפני חודשיים, עדיין לא - - - לא,

אבל כל שאר הכסף מחויב, והכסף יצא לרשויות והן מתוקצבות, הכסף שם.

ראדי, תוכל אחרי זה להרחיב בבקשה בנושא,

אבל בדיון המכובד הזה,

דמוקרטיה זה מאוד חשוב, אבל אם במשפחה כל הילדים בני השש ובני העשר יקבעו את הכללים ולא ההורים, אז הכל

מקדמים תכנון מפורט ביישובים הדרוזיים, על קרקע פרטית בעיקר. זו משימה מאוד

אדוני היו"ר, לי יש שאלה בקשר ליישוב אחד, וסליחה שאני משיג גבול. מותר לך.

ויש לי שם כמה מכרים שממש בוכים,

כמו שאמרת, הם רוצים לבנות

קשה מאוד להפנים את הדבר הזה,

אני חייבת לומר שיש התקדמות מאוד משמעותית. הנושא השני,

זה התגברות הבנייה תוך כדי

גם מבחינה משפטית אני עורך דין, ואני גם חבר מהמניין בוועדה המחוזית. לעניין ניצול הכסף, הכסף

יש כסף, המתכנן לא יכול לקבל את

ועוד שני שליש חלים עליהם מגבלות, כמו גנים לאומיים, שמורת טבע, תמ"א 22, יער וייעור, פרוזדור אקולוגי. זאת אומרת, שעד שנת 2020 שכבר מאחורינו, למשפחה יש בממוצע חצי דונם קרקע בבעלות פרטית,

כדי לראות איך אנחנו יכולים לעשות הסטות תקציביות מסעיף לסעיף, כדי שאתה כראש רשות לא תקום ותגיד שחסר לך כסף. תשמע, על אף שאני שמאי ולא מעריך, אני אומר לך

ואז זה פחות יהיה תלוי בוועדות למיניהן, ולתת להן את הסמכות. אותה ועדה שקמה עכשיו לפי החלטה 716 צריכה שיהיו לה סמכויות כמו ועדה מחוזית,

לדעתי המקצועית האישית, לדון בהתנגדויות. למי שלא

יש לי קרקע שהמדינה הפקיעה אותה בשנת 1953 מול איילת השחר, היו שם 14,000 דונם והמדינה הכירה בשליש,

ואותה הכרה של שליש, עדיין הרבה אנשים לא קיבלו

יש פה את ראש הרשות.

אני לא יודעת. הוא אחראי על התוכנית הכלכלית, הוא יו"ר הרשות,

ויש גם את הנציגים של המשרדים האחרים,

4798 עשרה מיליון שקלים, כספים רבים הוזרמו לתכנון ובנייה.

ראשי הרשויות המקומיות שעושים עבודת קודם בתכנון ובנייה, מדוע אין לג'בר חמוד בעיה בתכנון ובנייה,

אני מצטרף להתנגדות של ראש המועצה האזורית שם,

דבר נוסף, אדוני היו"ר וחברים, ותרשמו את מה שאני אומר, החסמים בנושא התכנון הם פתירים, הם ניתנים

מבנה שקיים 40 שנה,

עזבו תקציב, עזבו

אנחנו מצפים מחברי הכנסת הדרוזיים לקום ולהגיד לממשלה הזאת, כמו שעשה מנסור עבאס עכשיו בשביל הבדואים בדרום, כל עוד שלא מקפיאים את הליך האכיפה באופן

רמ"י בא ונוגע ממש באדמות שלנו,

כראשי רשויות, שומרים על אדמות המדינה לצורך הציבור,

אני גם רוצה לשמור על האדמות שלנו, אדמות התושבים, שאנחנו ירשנו אותן מאבותינו.

אמרתי למתכנן שאנחנו חייבים עכשיו לתקן, הוא אמר שהם לא יכולים כי יש פגיעה באדמה ויהיו להם תביעות.

זה הזמן שאנחנו נתקן וניתן הזדמנות לאותו תושב שיבנה במקום ישר, ואם אנחנו נמשיך בטעות של הקודמים אז לא פתרנו את הבעיה.

פעם זה היה בצבא, עכשיו זה הועבר לרמ"י. אני התחלתי בתהליך של הסדרי האדמות, והיום אנחנו נתקלים בהרבה בעיות. האדמות שאנחנו ירשנו אותם מאבותינו, אתה יודע שהמסמכים שיש הם

אני אומר שכולנו צריכים להשקיע בשיתוף הציבור - - - אתה היישוב היחידי שהגיש לוותמ"לית? כי אם הציבור יהפוך להיות שותף שלי לעשייה בתוך היישוב, אנחנו נקדם תוכניות מפורטות. אם התושב יישאר בתחושה של אי

זה מאוד חשוב,

אדוני חה"כ מרעי, ואני אומר את זה לא סתם אלא בכובד ראש - - - אני

אצלך יש את הבסיס הצבאי שמונע ממך בדיוק כמו ששמורת טבע מונעת ממני, וגנים בכרמל מונעים

כן, בהחלט, זה יעזור ותכף נשמע גם את ראש העיר. ואלה תהליכים,

שיכולים לתת מענה טוב ונכון, ואדרבא, כמה שיותר.

אני מאוד מודה לך על הדיון, תודה רבה. תודה רבה.

שאני לא יודע בדיוק למה עושים את זה, אבל בואו נגיד שיכול להיות שאולי בגלל שיש זמינות של קרקעות מדינה, ואולי כן יש לזה מקום.

זה צמוד דופן. בכל אופן, אנחנו מדברים על קיבולת

הוועדה תוקם בשבוע הבא, וכמובן תתחיל לפעול על פי התוכניות שיוגשו למחוז,

מבחינת הסטטוס התכנוני של שני היישובים, לדליית אל כרמל יש תוכנית מתאר כוללנית,

בתהליך של עיבוד התשובות למתנגדים וכן

ומאותו רגע למעשה, כל ליווי התוכנית מתבצע דרך הרשות,

וגם הוועדות למיניהן עד לוועדה המחוזית. יש תוכניות שבעצם משרד השיכון מממן

וכמובן מתווסף לעשרה מיליון לתכנון תשתיות,

יש לכם תוכנית לגבי מה אתם יכולים לעשות עם

בוא, אמין, האם ה-40 וה-60 מיליון הם

וממשרד למשרד? אם יבואו ויגידו שצריכים יותר כסף לתכנון על חשבון משהו אחר,

התקציב של משרד השיכון הוא לסבסוד, אתה לא תוכל לקחת כסף מהסבסוד ולהעביר אותו לתכנון. את זה הרשות צריכה לדעת לעשות,

מסעיף תקציבי וגם מיישוב ליישוב. אני צודק או

הייתרון הגדול של הוותמ"ל, הוא שבסופו של דבר אפשר להוציא היתרי בנייה מכוח אותה תוכנית. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים שתי תוכניות כפי שמקובל במוסדות התכנון האחרים. אז באמת, יש מקום שנראה יותר תוכניות בוותמ"ל. היום אני חושב שיש בג'וליס, יש בירכא,

אני אצא לשם ויהיה לי את הכל,

לגבי קרקע מדינה אני מסכים שגם אם נצליח להסיר את כל החסמים הקיימים בתכנון בקרקע פרטית, אנחנו לא נפתור את הבעיה,

היא קיבלה החלטות לעספיא ודליה בלבד או שגם לאחרים?

הוועדות המחוזיות הן שתיים, אחת יושבת בחיפה.

זה דליה ועספיא שנמצאים באחריותה, ויש לה אחריות גם על יישובים

ולי יש שתי תוכניות ותמ"ל שאני מחכה לתקציב

צריך תקציב וגם צריך משרד ממשלתי שנותן את המטרייה, את הכיסוי החוקתי כדי שיהיה אפשר להתקדם.

הבעיה של הוותמ"ל? הם אומרים שכל עוד תוכנית מתאר לא קבעה

אז תשימו לב איך הם תוקעים את התכנון שלנו, תוקעים אותו לאורך כל

העדה נתנה את מה שהיא צריכה לתת אבל המדינה לא נותנת כלום, כל הזמן מחפשים את התירוצים למה לא לקדם את התכנון. אני חושב שאני ברור ונהיר.

אני רוצה להתקדם לתכנון.

עברו כמה דברים, ואנחנו מחכים לאישור הסופי. הדבר השני, הוא בנייה רוויה. שכפי שהבנתי, חלק מחברי הכנסת דיברו על בנייה רוויה. מי שלא מכיר את הדת והמנטליות, שלא ידבר.

מופיד,

למה? היום נפתח שטח,

ועכשיו בכסרא צריך את האישור של משגב, אתם מבינים את זה? אל תיתן יד לזה, תגרע את השטח.

הוא צריך לרוץ למשגב,

איפה ההיגיון? איפה

בואו תראו כמה מטרטרים,

כמה דופקים את התושבים שרוצים להקים מחסן חקלאי, אבל להקים טורבינה זה בסדר, קק"ל וכולם מאשרים וכולם

ולכן צריך לקחת את זה בחשבון, יש כל מיני דו"חות סיסמולוגים,

כך שצריך להוריד את כל השטחים האלה מהחישוב שבאמת מביא להטעיית כל

יש בעיה רצינית, עכשיו יש מתקפה במע'אר, ואני מניח שגם במקומות אחרים, באים ומחפשים את אותם האנשים בטענה שיש מלמעלה פיקוח, ואומרים להם שהם קיבלו שנתיים בפסק הדין אז

אני אגב שותף במה שאמר ג'בר, אנחנו היינו וישבנו עם מי שצריך להכין את התוכנית, ויש לנו הרבה דברים נגד התוכנית, נגד המלל בעיקר ונגד חלק מהחלוקות, אנחנו לא רוצים להשמיץ אף

בסוף אנחנו נקבל תוכניות מפורטות שאי אפשר לבנות בהן כי אין תשתיות ואין פריסות דרכים וכולי. אדוני ראש העיר, פריד, אחי. בזה אני מסיים, ויש לי הרבה מה לומר. אני מוכן להתנדב, למרות הזמן הקצר והלו"ז הדחוס שיש לי,

אני חושב שאם אנחנו נעשה,

אנחנו יכולים להצליח ולהתקדם. שנית, הנחתי על שולחן הכנסת הצעת חוק להקפאת ענישות, ומה שחוק קמיניץ עושה לנו, וביקשתי להקפיא את זה למשך חמש שנים

עוד מישהו רוצה להגיד משהו לפני שאני מסכם? חברים, אני אתחיל בנימה אישית לגבי הדיון. אני גם מצטרף לתחושה של חבריי, חברי הכנסת, שהדיון היה נחוץ, הדיון היה חשוב, הדיון היה

הוועדה דנה בייחודיות שיש ליישובים הדרוזיים והצ'רקסיים. אני מבקש מוועדות התכנון והבנייה, משרד

כל תושב, ואני יודע ששומעים אותי כי זה גם בשידור ישיר, שחושב שאנחנו צריכים לדון בנושא מסוים, יכול למצוא אצלנו אוזן קשבת, אנחנו בשבילכם ולטובתכם. תודה רבה, אני נועל את הישיבה. הישיבה

בשעה 13:56.